בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. סדר היום עוסק בהרכבת הוועדות וקביעת מספרי סגנים ליושב-ראש הכנסת. אנחנו נקרא את ההצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן, כפי שסוכם בין הסיעות. אני אתחיל למנות את חברי הוועדה, ואז נצביע בהצבעה אחת על כל הוועדות. ועדת הכנסת תמנה 17 חברים: סיעת הליכוד חמישה חברים: אופיר כץ, מיקי מכלוף זוהר,

טלי פלוסקוב ועוזי דיין, סיעת יש עתיד-תל"ם שני חברים: אלעזר שטרן ובועז טופורובסקי, סיעת הרשימה המשותפת שני חברים, כאשר השמות יועברו בהמשך, כחול לבן - ארבעה חברים: איתן גינזבורג, ועוד שלושה, סיעת ש"ס חבר אחד: מיכאל מלכיאלי; יהדות התורה חבר אחד, ישראל-ביתנו חבר אחד, ימינה חבר אחד: מתן כהנא. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת איתן גינזבורג. ועדת הכספים תמנה 17 חברים: סיעת הליכוד חמישה חברים: ניר ברקת, אופיר כץ, קרן ברק, מיכל שיר וקטי שטרית; סיעת יש עתיד-תל"ם שני חברים: מיקי לוי ורם בן ברק, סיעת הרשימה המשותפת שלושה חברים, כחול לבן שני חברים, כאשר על חשבון כחול לבן יהיה שלמה קרעי, ש"ס חבר אחד: ינון אזולאי, יהדות התורה חבר אחד: משה גפני, ישראל-ביתנו חבר אחד, ימינה חבר אחד: בצלאל סמוטריץ'; העבודה חבר אחד. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת משה גפני. ועדת הכלכלה תמנה 15 חברים: סיעת הליכוד ארבעה חברים: דוד ביטן, קרן ברק, מאי גולן ושרן השכל, יש עתיד-תל"ם שני חברים: בועז טופורובסקי ועידן רול, הרשימה המשותפת שני חברים, כחול לבן שני חברים, ש"ס חבר אחד: יעקב מרגי, יהדות התורה חבר אחד, ישראל-ביתנו חבר אחד, ימינה חבר אחד: מתן כהנא, מרצ חברה אחת: תמר זנדברג. מוצע כי יושב ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת יעקב מרגי. ועדת החוץ והביטחון תמנה 17 חברים: סיעת הליכוד שישה חברים: גדעון סער,

אבי דיכטר,

יש עתיד-תל"ם שלושה חברים: משה יעלון, אורנה ברביבאי ואלעזר שטרן, סיעת כחול לבן שני חברים: איתן גינזבורג, ועוד חבר, ש"ס חבר אחד: מיכאל מלכיאלי,

ימינה חבר אחד: נפתלי בנט,

חבר אחד: ניצן הורוביץ, דרך ארץ חבר אחד: צבי האוזר. מוצע כי יושב-רש הוועדה יהיה צבי האוזר. יש סיכום שלפחות לאופוזיציה לכל חבר יהיה ממלא מקום. אני צריך את השמות שלהם. העברנו. יש 17 ממלאי מקום.

ועדת הפנים והגנת הסביבה תמנה 15 חברים: הליכוד חמישה חברים: חוה